אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. מלאכתנו פשוטה ומרובה ונעשה אותה בקיצור. היום אנחנו עוסקים בעניין פטור מנטל כבד, כלומר מקומות שמחזור העסקאות שלהם מצומצם מטבע הדברים, או שההנגשה לא תגיע